הדיון הראשון היום יעסוק בסקרי סיכונים שמקורם באירועי חומרים מסוכנים. לא צריך להגיד למה הנושא הזה הוא רלוונטי עכשיו. האירוע המאוד קשה בביירות, האסון ההומניטרי בביירות, שוב